אורית מלכה סטרוק נירה שפק אתי וייסבלום חוקרת בכירה בתחום החינוך, מרכז המחקר והמידע של הכנסת רויטל לן כהן עו"ד, מנהלת תחום שילוב

המורים והמורות צריכים לקבל כלים מהעובדים הסוציאליים מהפסיכולוגים, מהיועצים בבית הספר, ובסוף אחרי כל מה שאמרתי אני רוצה

המורים והמורות זה הכוח הכי גדול שיש לנו במערכת החינוך, הם אלה שבאמת יכולים להציל את הילדים מהנשירה, והייתי רוצה לדעת ממשרד

נעבור לכמה נתונים על התקציב, התוכנית מתוקצבת כמו שאמרתי באמצעות מכרז שנקבעת לו מסגרת תקציבית קבועה. במכרז הנוכחי שהתחיל בשנת

בסדר גמור, אז אני אתמצת את זה לכיוון של ההיקפים, שיש במסגרת מחקרים, כי אין נתונים של

רק בהקשר של האחוזים, זה מופיע במסמך,

4.7 מתלמידי מערכת החינוך. אבל אנחנו נוער נושר

גם השכר שלהם לא עודכן משנות ה- 90 ואין לגביהם כמעט דיוני שכר, ואנחנו חושבים שזה עוול שצריך לעבור תיקון ומהר, מכיוון שהם אלה שבאמת מטפלים, הם כוח

סליחה שאני קוטע אותך אנחנו פשוט קצרים בזמן, מה עוד את יכולה להגיד לנו? אני יכולה להגיד לכם שהנתונים שאתי מציגה, הם נתונים שאנחנו כמובן שיתפנו, כשבעצם המאמצים בתקופת הקורונה מכוונים

הם לא נותנים להם מספיק מעמד, אז אולי בגלל שמסתכלים עליהם כקבוצה זניחה של איזה 700, אז המעמד שלהם באמת ירוד, אבל חברים, העבודה שלהם היא לעילא ולעילא ואנחנו באמת אני אומרת, עושים המון באמת בוועדת חינוך הרבה דיונים, אבל חברים אנחנו לא מתקדמים, צריך להתחיל לחתוך ולהתקדם בכל הסיפור הזה. זה לא רק עניין של יצהר ולא רק עניין של הסתדרות המורים כפי שאמר משרד החינוך, גם משרד החינוך פה צריך להיות שותף ושיחליטו כבר, או שהם יהיו כמו עובדי הוראה, או שהם יהיו כמו קידום נוער כדי שנוכל באמת לעבוד ולקדם אותם. כי בסך הכל, לכולנו יש את אותה מטרה משותפת והיא להציל את הילדים האלה, וזה מה שהם עושים הקב"סים, הם מצילים נפשות, ואני לא צריכה להגיד מה קורה למישהו ומה ההלכה אומרת על מי שמציל נפש אחת בישראל. תודה רבה יפה הדברים ראויים מאוד. אני מזמין את חברת הכנסת נירה שפק שנמצאת איתנו בזום להתייחס, אחר כך נשמע את יעל מכוח לעובדים. אנחנו מתכנסים לקראת סיום, אז ממש הדברים האחרונים בבקשה,

אני אשמח להתייחס למשהו ואומר כמה דברים שמאוד מהותי לי בעיני. קודם כל אני חושבת שצריך להתייחס למושג בית חינוך, אני חושבת שחלק מתהליך הנשירה, הוא תוצר של משהו ששכחנו אותו. הדבר השני שאני רוצה לומר בהקשר הזה זה החינוך, תקשיבו אני נמצאתי בשני דיונים השבוע שמחוברים לדיון הזה. פעם אחת כל נושא מודרי האשראי ואנשים ומשפחות שלא מצליחות לקבל אשראי ולא מצליחות להתפרנס, פעם שנייה עם דיון עם המפקח על הבנקים, שמסביר לי שאין מודעות, אין הבנה וזה מתחיל מגיל צעיר בהבנה של האחריות של מה צריך ללמוד, ואיך צריך ללמוד, והוא סיפר לי שהוא עושה פיילוט עם צה"ל, ללמד חינוך כלכלי וכישורי חיים. ואני חושבת שאם לא נדע לחבר את הדברים האלה, לא נצליח להעביר את המסר של חשיבות הלימודים, ופה יש לנו פער, ולכן היה חשוב לי להיות פה ולומר את זה. זה הסתכלות מעבר, אני נמצאת בוועדת הכלכלה,

וזה מתחיל בדיוק במקום שאתם מדברים עליו עכשיו, שאנחנו מדברים עליו עכשיו. נירה תודה רבה, אני חושב שהחיבור שעשית פה הוא מאוד חשוב, ואנחנו עוד נגיע לוועדת כספים גם עם ההשלכות של חלק מהדיון פה בהקשר של גם הילה, גם הקב"סים, גם קידום נוער, זה בהחלט רלוונטי מאוד, תודה רבה ותרגישי טוב כמובן. יעל וולפנזון מכוח לעובדים נמצאת איתנו? כן, שומעים אותי. הי יעל שלום, כן שומעים. הי שלום, אני אדבר ממש בקצרה, קודם כל אני רוצה להודות לוועדת החינוך ולחבר הכנסת עופר כסיף, על הדיון החשוב הזה, ולמרכז המידע והמחקר של הכנסת, על המחקר החשוב. ציירו פה היטב את כל הבעיות, אנחנו רוצים להציע כמה המלצות אופרטיביות לפעולה, להמשך טיפול, ובמצב המשברי שאנחנו נמצאים בו בהקשר של הנשירה הסמויה. אז קודם כל אנחנו חושבים שחשוב שמשרד החינוך יציג איזו שהיא תוכנית חירום, להתמודדות עם תופעת הנשירה הסמויה, שהתוכנית תכלול: 1. איסוף מידע מלא ומתעדכן, על היקפי הנשירה בפועל, סמויה וגלויה, לאור כל מה שהנערים עברו בתקופת הקורונה. 2. אנחנו חושבים שצריך להציג תוכנית שהיא לאיתור וביות הנערים , תוך חיזוק יחידות לקידום נוער, כלומר כרגע יש מעגל שותף, שהיכולת להוסיף תקציבים לקידום נוער תלויה במספר התלמידים, והתלמידים לא באים כי כוח האדם לא מספק, אז זה מעגל שחייבים לשבור אותו. חשוב לעקוב אחר יישום ההמלצות, ובהקשר הזה אנחנו מעודדים את ועדת החינוך, לעקוב אחר ההתמודדות עם המשבר של הנשירה הסמויה, ולחזק ככל שניתן את הקיים. בהקשר הזה, הממצא של ה- 30 מיליון, של התת ניצול של תוכנית הילה, בשנים האחרונות הוא ממצא מדאיג, ואין סיבה שהכסף שממילא מוקצה במסגרת התקציב, לא יוקצה לחיזוק הקיים. הרי יש נערים קיימים שלומדים, יש צוותי הוראה, יש תשתיות שאפשר לחזק, למה לא לקחת את ה- 30 מיליון האלו ולהשקיע בקיים, גם בכדי שהם יוכלו לקלוט את הנערים הנושרים שאנחנו צופים שיגיעו ברגע שיאתרו אותם. יעל משפט סיום.

אנחנו כמובן נשמח שהוועדה תקיים דיון המשך, ממוקד בתנאי ההעסקה של מורות ומורי הילה, לאור המכרז המתקרב. תודה רבה.

האם מיכל מנקס או אבי קמינסקי מהשלטון המקומי נמצאים בזום? אוקי, אז עופר ממש דקה לסיום, ואחר כך אני אסכם. בדקה אחת, יש היבט אחד שחשוב להדגיש, הוא לא עלה מספיק מפאת קוצר הזמן. ה-מ.מ.מ גם הכין מסמך באותו נושא עוד ב- 2015, ומה שנאמר שם זה, שמודל ההפעלה של התוכנית הוא מאוד בעייתי, ויש שם כמה נקודות במסמך של ה- מ.מ.מ. ממש בקצרה, חוסר התחשבות של משרד החינוך והרשויות המקומיות בזכויות המורים, נתק בין התוכנית ובין מערכת החינוך ביישוב שמגביר את אי השוויון, והמודל המאפשר החלפת הזכיין מידי תקופת זמן, פוגע באופן מהותי בתוכנית ובשירות הניתן לתלמידים. הדברים האלה נאמרו עוד ב- 2015, ובדוח הנוכחי כתוב, שלמרות שחלף הרבה זמן, לא שונה מהותית מודל ההפעלה והטענות חוזרות ועולות גם היום. חייבים לתת לזה פתרון, שבע שנים אחרי שהמסמך יצא, ויש המלצות וחייבים לדון בזה. אני מדבר מהיו"ר ודרכך ליו"ר הקבועה, לעשות דיון המשך, לתת בו גם יותר תשומת לב לבעיה של ילדים עם מוגבלויות ולעוד נושאים שעלו, ואני מקווה שזה ייקבע בקרוב,

בסדר גמור, תודה. חבר הכנסת דוידסון. אני הייתי מבקש בדיון המשך, לדון משמעותית ובצורה מאוד, מאוד רצינית בנושא של הקב"סים, יש פה שני דברים משמעותיים שעולים מהדיון הזה. דבר אחד, יש מעט מאוד קב"סים, רק 700 בכל המדינה. דבר שני זה השכר, לא ייתכן שמשנות ה- 90 דבר לא השתנה. צריך להזמין לפה אדוני היו"ר, את משרד החינוך, השלטון המקומי והסתדרות המורים, ואת האוצר, להביא לפה את האוצר ולהיות תכלס, הרי אם לא נשנה את הנושא הזה, לא נשלים את כמות הקב"סים שחסרים, תמשיך להיות בעיה בנושא הזה, ואנחנו מבינים מהדיונים האלו, שהקב"סים הם ציר מרכזי בכל הנושא הזה, של להחזיר את הילדים לבתי הספר. אני מבקש שזה יהיה רשום בפרוטוקול, להזמין את כל הדנים בדבר ולטפל בנושא הזה,

תודה רבה חבר הכנסת דוידסון, אני אסכם חברים. חברים, אנחנו נסכם ונאמר כך, קודם כל התקיים כאן דיון מאוד חשוב, הועדה רואה בדאגה, את תופעת הנשירה הגלויה ובעיקר הסמויה, כפי שעלתה בנתוני ה- מממ ושעולה מתוך הדיווחים מהשטח. הוועדה רואה בחומרה, את אי מתן המענה ממשרד החינוך, לבקשות דיווח שהועלו על ידי הוועדה בנושא נשירה, כמו שמופו בשישה סעיפים שאני לא אחזור עליהם. אני רוצה כאן לציין בברכה, את הגדלת המחויבות בשנים האחרונות, את מנהלי בתי הספר, להכיל תלמידים בתוך בתי הספר, ולא להנשיר אותם למסגרות כפי שקרה בעבר. אבל להחלטה הזו שהתקיימה כבר לפני כעשור, ישנם משמעויות שלא נקלטו בעקבותיה. הוועדה מבקשת מהאוצר להיכנס למשא ומתן אינטנסיבי בנושא התקני, הן בנושא גובה השכר בשלושה תחומים: האחד, קציני הביקור הסדיר, 730 קצינים, כאשר חלק גדול מהמשרות, כ- 10% לא מאוישים בגלל תנאי השכר והן תוספת תקנים. תוכנית הילה שמיד נגיע לדרך ההעסקה והמודל שלה, ויחידות קידום ההוער, כולל הדגש על 100 רשויות שבהם כיום אין יחידה כלל. הוועדה קוראת לתוכנית חירום בנושא הנשירה הסמויה, ומבקשת לקבל את נתוני הביניים של משרד החינוך, כפי שהם נאספים בימים אלו בנושא הזה. הוועדה תבחן את נושא מודל ההפעלה של תוכנית הילה, כאן אני אומר שלא בטוח שחבר הכנסת כסיף ואני נראה עין בעין את המודל הרצוי, אבל אין ספק שכפי שאמרה כאן יעל מכוח לעובדים, העובדה שכאשר תלמיד לא מגיע, המדינה חוסכת תקציב, מצביעה על כשל פנימי בתוך מודל התוכנית, ומבקשת מהמשרד לבדוק מודלים נוספים, של הפעלת התוכנית. הוועדה תקיים דיון המשך, כאשר הוא יתמקד בשלושה צירים, נושא קידום נוער, נושא תוכנית הילה ונושא קציני הביקור הסדיר, ונושא רביעי, נושא של ילדים עם מוגבלויות ומצבם בכל תחום הנשירה. אני מודה לכולם על הדיון החשוב הזה ואנחנו כאמור נמשיך ונעקוב מקרוב. הישיבה ננעלה בשעה